אני מחדש את הישיבה של ועדת הכספים.

מי העלה את העניין, מתן כהנא?

מסתבר שבצה"ל משרתים 130,000 מילואימניקים בשירות פעיל. זה אומר יותר מ-20 יום בשלוש שנים. 1% מהאוכלוסייה נושא בנטל הזה של שירות המילואים. האנשים האלה עוזבים את הבית, עוזבים את המשפחה,

אנחנו מדברים על פחות מ-1% מתקציב משרד הביטחון. יש כמיליון ימ"מים שמשולמים כרגע במדינת ישראל, זה באזור ה-600 מיליון שקל. השאיפה כבר עשו את זה עם עצמאיים לכיוון

תודה רבה.

האנשים האלה שנושאים בעול,

אני מברך את הכנסת על קיום היום הזה, ואת מי שהגיע לכאן גם מצה"ל,

יכול להעביר לי העתק מהמכתב ששלחת? העתק מהמכתב לשר הביטחון, אני אפנה גם כן, אני אבדוק את העניין הזה. במה שאני אוכל לעזור, אני אעזור.